אנחנו עוברים לנושא השני על סדר היום: העברות תקציביות. אנחנו נתחיל מפנייה 88-91 משרד ראש הממשלה. הפנייה נועדה לתקצוב סך של 39,500 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 96,550 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור יישום החלטות ממשלה.

תקצוב סך של 72,000 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 170,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב מהעברות פנימיות עבור יישום הסכמים קואליציוניים בנושאים תחת תחום הפעילות של משרד ההתיישבות, יישום החלטות ממשלה וכן תמיכה במכינות הקדם הצבאיות. תקצוב סך של 61,000 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 70,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור מימוש הסכמים פוליטיים בהתאם להחלטות ממשלה והסכמים שהוקראו בוועדה, תקצוב סך של 15,000 אלפי ₪ בהוצאה וסך של 70,000 אלפי ₪ בהרשאה להתחייב עבור תגבור הפעילות של החטיבה להתיישבות, תקצוב סך של 40,000 אלפי ₪ עבור תגבור גרעיני משימה עירוניים, ותקצוב סך של 6,000 אלפי ₪ עבור תמיכה במכינות הקדם צבאיות. מכיוון שבעת קבלת החלטות הממשלה האמורות ובעת הצגת ההסכמים טרם הושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות לצורך הקצאת התקציבים הנדרשים על פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, התקציב טרם הוקצה בתכניות הייעודיות עד להשלמתן. כעת משהושלמו הבדיקות המקצועיות והמשפטיות הנחוצות, מוצע להעביר את הסכומים האמורים בהתאם להחלטות הממשלה האמורות וההסכמים האמורים לתכניות הייעודיות. מאיפה מעבירים את הכסף? מה נפגע מזה? רוב הכסף מגיע מהעתודות של הכספים הקואליציוניים שבעת העברת התקציב נשמרו בתכניות ייעודיות.

כשהושלמו כל הבחינות של הלשכה המשפטית והוצאה חוות דעת משפטית, הן מועברות לתכניות הרלוונטיות. מה זה "מסעיף הוצאות פיתוח אחרות" משם הוצא הכסף? העברה של הסכום היא מסעיף 83 הוצאות פיתוח, מתכנית של גופים בינלאומיים. מדובר בתקציב שהיה מיועד להעברות לבנקים לפיתוח כמו הבנק העולמי, הבנק הבין אמריקאי. הסכום תוקצב עבור פריסת התשלומים שהייתה ידועה באותה עת. פריסת התשלומים שונתה בנובמבר 2021. מאיזו סיבה שונתה פריסת התשלומים? זה מלכתחילה אמור היה להיות משהו שייקבע בנובמבר אבל בגלל פערי המידע בין אוגוסט לנובמבר סוכם על שינוי בפריסה שאיפשר את השחרור של כספים שאנחנו מעבירים כרגע. בשבוע שעבר ביקשנו לדעת לגבי הוצאת פיתוח אחרות. כמה יש בבור ללא תחתית הזה? כמה כסף יש בדבר הזה? כל פעם אנחנו רואים הוצאות פיתוח אחרות שמגיעות מאיזה שהוא מקום. מדובר בסעיף שיוצאים ממנו מספר גדול של הוצאות פיתוח שקשורות לנושאים שונים. מה זה הכותרת של הוצאות פיתוח? מה זה כולל? תקציב הפיתוח כולל מספר רב של סעיפים בתקציב שמיועדים לכל מיני פרויקטים.

יש כל מיני סעיפים ייעודיים עבור משרדים שונים, כמו סעיף פיתוח תחבורה. אתה לא יודע היום כמה כסף יש בתוך הסעיף הזה? יש משרדים שאין להם סעיף משל עצמם, לכן - - אני אשמח להשיב לך בהמשך. ההסכמים הקואליציוניים שנמצאים פה - ממי הם מורכבים? מאיזה מפלגות? הכספים הקואליציוניים הם ממפלגת ימינה וממפלגת העבודה. ימינה תקצבה את גרעיני המשימה ואת החטיבה להתיישבות, מפלגת העבודה תקצבה חלק מגרעיני המשימה ואת המכינות הקדם צבאיות. איפה גרעיני המשימה נמצאים? גרעיני המשימה יושבים בעיקר בפריפריה אבל גם ביישובים העירוניים מעל 5,000 נפש בכל הארץ. יש מבחני תמיכה שמתפרסמים אחת לשנה לכלל המגזרים. זה נכון שבכל עיר יכול להיות רק גרעין משימה אחד? לא, בכל עיר יכולים להיות כמה גרעיני משימה.

שיזם אחד לא יכול בערים קטנות לעשות יותר מגרעין אחד. הוא יכול להיות גג לכמה ערים?

על זה הוא מקבל עוד תוספת. אם יש לו מעל חמישה גרעינים הוא הופך להיות יזם ומתוקצב גם על הניהול. דך איזה משרד זה עובר?

ההתיישבות? פעם היה גם במשרד לפיתוח הנגב והגליל.

לא, היה בחקלאות. היה גם במשרד לפיתוח הנגב והגליל. זו החלטת ממשלה 741. חנן ארליך אמר שכנראה זה כפל ולכן הוא הוריד את זה. כל משרד נגב גליל הוא כפל, אבל זה מה שצריך להיות. הייתה בזמנו, ככה אני זוכר, מחלוקת. בגלל שיש את הגרעינים התורניים בחינוך ואת גרעיני המשימה במשרד החקלאות, באו ואמרו שזה צריך להיות במשרד אחד. כל התקציב עכשיו נמצא במקום אחד? לא, יש הנחיית יועץ להפריד בפעולות. אנחנו לא נתמוך באותה פעולה שיעשו בגרעינים, אבל יכול להיווצר מצב שגרעין נתמך בשני המשרדים. אנחנו עושים בדיקה של הפעילויות כדי שלא יהיה כפל. מה שמביא אותי לתכנית 045213, שם יש לך תקצוב של 15 מיליון בהוצאה וסך של 70,000 אלפי ש"ח עבור פעולות של החטיבה להתיישבות. כשאתה מדבר איתי על פעולות, על איזה פעולות מדובר? החטיבה להתיישבות עובדת בהתאם להחלטת ממשלה 1998. אחרי שיש מדיניות שר החטיבה מציגה תכנית עבודה. עיקר הפעילויות כיום זה חברה וקליטה. אנחנו תומכים בכל רכזי הישובים ורכזי קליטות במרחב הכפרי על ידי כך שיש פעילות תשתית בקולות קוראים, על ידי כך שיש טיפול נקודתי שבו אנחנו לוקחים ישובים הכי חלשים במרחב ונותנים להם סיוע ממוקד שמורכב גם מתשתיות וגם מחברתי. מה זה "מורכב מתשתיות"? למי אתם נותנים - ליישוב או לגרעין ביישוב? בחטיבה אין גרעינים. היא עצמה מפעילה? או שיש יש לה קבלנים, או שהיא עושה את זה דרך המועצות. לחטיבה על פי 1998 אסור לעבוד עם עמותות. יש לה איזו מועצה תחתיה? החטיבה עובדת על פי מפת עדיפות לאומית. בכל מרחב יש עובדים של החטיבה שמלווים את המועצות וביחד מייצרים פניות של קול קורא שוויוני לכל המרחבים. נגב-גליל ויהודה ושומרון הם האזורים שאנחנו עובדים בהם. בפריפריה החברתית אתם לא עובדים? החטיבה להתיישבות עובדת רק במרחב הכפרי. בפריפריה החברתית אנחנו עובדים דרך גרעיני המשימה. ב-2 יש תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח עבור תגבור גרעיני משימה עירוניים. תגבור זה להוסיף? זה מבחני התמיכה לשנה של גרעיני המשימה. כל שנה זה סדר גודל של 40 מיליון. ב-3 יש תקציב עבור תמיכה במכינות קדם צבאיות. מה זה? מעבר לתקציב השוטף של תקן המכינה שקבוע בחוק גם תוקצבנו בתקציב קואליציוני שאיתו אנחנו עושים מבחני תמיכה 3א לשיפוצים במכינות. בעקבות הדוח של אסון נחל צפית שיצא לאחרונה וההבנה שעיקר הבעיות נמצאות שם בבטיחות, לקחנו את כל הכסף למבחני תמיכה לשיפוצים במכינות. התקציב הזה עד מרץ אפריל 2022. מאז זה נמצא ללא תקצוב? הכספים מוקצים בהתאם לחוות הדעת המשפטית. המשאבים מוקצים לאחר שנמצא הייעוד המתאים לפי הנחיית היועץ. בנוגע לשאלה הקודמת שלך לגבי הסיעות שנתנו את הכספים השונים יש לי פה את הפירוט. לחטיבה להתיישבות ניתן על ידי סיעת ימינה 70 מיליון שקל, לגרעינים משימתיים ניתן על ידי סיעת ימינה 30 מיליון שקל ועל ידי סיעת יש עתיד 10 מיליון שקל, ולמכינות הקדם צבאיות ניתן על ידי סיעת העבודה 6 מיליון שקל. לפי חוות הדעת של היועצת המשפטית מבוקש להוסיף למשרד להתיישבות 30 מיליון שקל סך הכל, כאשר 10 מיליון ש"ח לוקחים מהשירות הלאומי-אזרחי ו-20 מיליון ש"ח לוקחים מפרויקטים לאומיים במשרד ראש הממשלה. מאיזה פרויקטים במשרד ראש הממשלה זה נלקח? מה נפגע כתוצאה מזה שלוקחים 10 מיליון שקל מהשירות הלאומי-אזרחי? היה תיקון של החלטת הממשלה לקראת סוף השנה, בדצמבר, שבו על פי הבקשות של הדרג המדיני הוסטו התקציבים. כמשרד להתיישבות אני יודע לאן זה עובר. לשירות הלאומי,

מעולם לא היה תקציב קואליציוני. היה תיקון של החלטת ממשלה. הייתה החלטת ממשלה בנוגע לקביעת כספים קואליציוניים שתוקנה לאחר מכן. אני לא יודע להגיד מה הטעמים לתיקון שלה, אני יודע להגיד שהיא תוקנה כך שנוספו עוד 30 מיליון ₪ בשנת 2022 לחטיבה להתיישבות. ההחלטה המקורית הייתה 40 מיליון, עכשיו זה 70 מיליון. בחוות הדעת כתוב מאיפה נלקחים הכספים. אין בעיה להוסיף כסף קואליציוני בשביל הדברים, רק שלא יילקח מהשירות האזרחי. פה נלקחו מהשירות האזרחי 10 מיליון ו-20 מיליון מפרויקטים לאומיים במשרד ראש הממשלה. האם צומצמה פעילות בעקבות הקיצוץ? הכספים הקואליציוניים יועדו למטרה הזאת בבניית התקציב באוגוסט, הם לא על חשבון פעילות משרדית אחרת. תסתכל בחוות הדעת של היועצת המשפטית חווה וינגרוט מהמשרד

החלטת הממשלה היא זו שקבעה שבמקום שזה ייועד לשימוש א' זה ייועד לשימוש

מה זה שימוש א'? במקום פעילות קואליציונית שחשבו לקדם בשלב מסוים, קידמו פעילות קואליציונית - - נאמר על ידי אבי שמעולם לא היו כספים קואליציוניים בשירות האזרחי,